בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

נפגשתי עם שר האוצר ביום חמישי, אמרתי לו: לא יכול להיות שהמדינה משותקת רק בגלל שלא מביאים, אגף התקציבים לא מביא העברות. העברות אלה דברים שגרתיים שבאמצעותם המשרדים או הגופים מתפקדים. או שזה עודפים

אנחנו נצטרך לקיים את הדיון על הנושא של חופש חנוכה, שהולכים לבטל את העניין כיוון שלקחו את הכסף לחינוך המיוחד בבתי הספר.

אני לא מתכוון להשאיר את המצב הזה כמות שהוא. ביקשו

כלכליסט באפריל: "הגירעון צפוי להחריף, כיוון שלא משקלל את עלות ההסכמים הקואליציוניים". כלכליסט במאי: "גירעון בתקציב המדינה ממשיך לתפוח, מעלה את החשש כי הגירעון יהיה אף גבוה יותר מהשיעור בתקציב. כבר לא רק בור תקציבי, מדובר בבולען". כתבה אחרונה מיולי: "הגירעון ממשיך לטפס,

משרד התחבורה. זה מחזק את הרצון לתקוע את תקציב משרד התחבורה. הייתה תכנית כלכלית 922 שלא הייתה בבסיס התקציב. דיברו על 15 מיליארד. לא היו 15 מיליארד, היו בסביבות 10 מיליארד. רוב הכסף לא הוצא.

אני לא מאמין שליצמן עשה את זה.

לדעתי ליצמן לא קיצץ את זה, הוא לא יכול לקצץ את זה. לא לקחת מתוך העתודה של אותם רופאים שאמורים להיות שם כחלק מאותו הסכם. ברגע שהם קובעים את מקום מגוריהם שם, הם גם נשארים שם. אנחנו יודעים שיש שם מחסור רציני. אני קיבלתי טלפון מבית חולים זיו. דיברנו לא פעם אחת על

ישבו כאן נציגי מינהל התכנון שהבטיחו לנו

כשאני עובר על סדר היום, אני מגלה שיש ערים שלמות של תכנון, תב"עות חדשות לאלפי יחידות, בלי אף דירה לציבור החרדי. אני חושב שהמצוקה של הדיור לציבור החרדי גדולה מאוד. האוצר

המדיניות נקבעת בהתאם לצורכי הממשלה.

מה קורה אם לא נאשר את זה? המשמעות של אי תשלום הוצאות הטיפול של הבונדס היא פגיעה ביכולת הגיוס של ארגון

השינוי מתבצע לפי התקדמות ביצוע הפיתוח בפועל. שינוי נוסף הוא תקצוב 600 אלפי ₪ בהוצאה עבור הוצאות מחשוב. זה גם על קבורה רוויה וקבורה

ישבתי עם שר האוצר ביום חמישי. אחד הסעיפים שהיה על סדר היום הוא הסבסוד של ההורים במעונות.

אדוני, בזמנו גם אני פניתי אליך בעניין הזה.

זה כן בתוך ה-flat. אף פעם לא העלו בצורה הזאת.

מספר פנייה לוועדה: 133 מענקים לניצולי שואה. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 30 מיליון ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4468 תכנית סיוע לניצולי שואה מקבלי קצבה חודשית מגרמניה, בעקבות סיכום עם ממשלת גרמניה. הכסף הוא בהוצאה מותנית בהכנסה שמגיעה ממשלת גרמניה עבור תוספת קצבה לזכאים. מי בעד אישור פנייה 133, ירים את ידו? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין פנייה 133 אושרה. הפנייה נועדה להעברת סך של מיליון 200 שקלים חדשים לסעיף 29 משרד הבינוי והשיכון. התכנית הראשונה היא תכנית השכר שכוללת תקצוב כמויות ועלויות השכר של עובדי המשרד הראשי. אנחנו מבקשים תוספת של 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה עבור צוערים בשירות המדינה שעובדים במשרד. התכנית השנייה היא תכנית התפעול של המשרד, שמיועדת להוצאות התפעול של המשרד במסגרת התקשרויות בתחומי התחזוקה,

תקשורת, בתחום מערכות המידע,

פרסומים, היערכות לחירום, בקרת מכרזי שיווק, רשם הקבלנים ופעולות בתחום הסיוע בדיור והאכלוס ואבטחת מזרח ירושלים. מטרת השינוי היא תקצוב סך של 7 מיליוני ₪ בהוצאה עבור פעולות בקרה במכרזים של משרד הבינוי והשיכון, תגבור תקציב האחזקה והניקיון, תגבור תקציב רשם הקבלנים ופעילות חוק המכר, העברת תקציב ממשרד המדע והמשטרה עבור שמירה בקריית הממשלה במזרח ירושלים ותקצוב סך של 36 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור מכרז מצלמות האבטחה במזרח ירושלים, בהתאם לביצוע בפועל ולאור מוכנות המשרד ליציאה למכרז מצלמות האבטחה. למה משרד השיכון משתתף? אני מבינה שמדובר כאן בהעברת עודפים בסך של 36 מיליון שקלים ממשרד התרבות והספורט,

משרד התרבות והספורט יושב עם משרד השיכון בקריה במזרח

אלו הוצאות אבטחה שמתחלקות בין המשרדים. אלה סכומים שהם הרשאה להתחייב לקראת שנת התקציב הקרובה? לא, זה דווקא במזומן.

התחייבתם כבר על הסכומים? משרד השיכון משלם את הוצאות השמירה בקריה. את מדברת על ההוצאות. אני מדברת על המכרז שאתם עומדים לצאת אליו. באיזה שלבים הוא נמצא? מדובר כאן ב-36 מיליון שקלים רק בגין עריכת המכרז. לגבי השמירה בתוך המתחם של הקריה, מדובר בהוצאות שוטפות. אנחנו משלמים בפיגור. אנחנו חייבים את זה כדי לסגור את השנה. אלו השלמות של התקציב. מכרז האבטחה פורסם, הוא באוויר. אין התקשרות בגלל שמחכים לכסף. המכרז מהווה צעדי התייעלות לביטחון במזרח ירושלים. מה המשמעות של 36 מיליון? 36 מיליון שקלים הם בגין עריכת המכרז, או שזו חלקה של המדינה כדי לקדם אותו?

זה מכרז על לשים מצלמות מיגון אלקטרוניות במזרח ירושלים. יש זוכה? לא פתחנו מעטפות. אנחנו לא יכולים עד שאין לנו תקציב. משרד השיכון משלם על המצלמות האלו משנת 1982, מהיום שהייתי שם מפקד פלוגה. האם עדיין משרד השיכון משלם אותן? האם הוא מחזיק מערך אבטחה שלם? יש היום גם מצלמות וגם מערך אבטחה. המכרז הנוכחי מיועד לתגבר, להוסיף מצלמות נוספות. אתם מכירים את ההוראה של היועץ המשפטי לממשלה מהתקציב הקודם? כשפניתי ליועץ המשפטי לממשלה ולכנסת בשאלה אם משרד יכול לתת שירותים של משרד אחר ולשלם עליהם,

יצא מכתב, חוות דעת של יועץ משפטי לממשלה, שמבהיר שכספים שיוצאים מהמשרד צריכים להינתן לאותם שירותים שהמשרד מומחה בהם. משרד הבנוי והשיכון לא אמור לתת שירותי אבטחה. מדוע אתם שוב פעם נותנים יד לזה שמהתקציב של משרד השיכון יעשו פעילות שהיא לא באופי של המשרד? אני פונה ליועצת המשפטית של הוועדה על-מנת לעצור את הדבר הזה. אין לי שום בעיה לגבי כך שצריך לתקצב את השמירה במזרח ירושלים, אני רק לא חושבת שזה צריך לבוא מהקופה הקטנה של משרד השיכון. בגלל

עם הסיפור של מזרח ירושלים, שזה לא משרד הביטחון, שזה לא המשרד לביטחון פנים, העבירו את זה למשרד השיכון, זה תקוע שם. אנחנו נמצאים באמצע שנת התקציב, או לקראת סיומה של שנת התקציב. אם אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו, פירושו של דבר שתהיה שם פגיעה בשמירה.

תהיה ממשלה אמיצה, היא תיקח את הכסף הזה - - הם עשו פעילות בניגוד להוראת היועץ המשפטי לממשלה. אם היועצת המשפטית תגיד שזה לא כשר מבחינה משפטית,

אם זה כשר, אפשר לשנות את זה כאשר יובא התקציב של 2020. התקציב של 2019 עומד להסתיים. אם זה לא יאושר עכשיו, תהיה פגיעה בשמירה שם. היועצת המשפטית, יש בעיה? אני לא מכירה את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. הוא היה על השולחן בתקציב הקודם. לא ראיתי חוות דעת כזאת. ממה שאני רואה פה, מדובר בהרשאה להתחייב על סך של 36 מיליון. אם תסתכלי בהשלמות לדברי ההסבר, עמוד 107, את תראי ששאלנו אותם על זה. התשובה שלהם הייתה: ביצוע מכרז המצלמות צפוי להסתיים בתוך 10 חודשים ממועד בחירת הזוכה, וביצוע המזומנים ייעשה בהתאם לביצוע השירותים בפועל. היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות אותה פנייה, הוציא חוות דעת ששמנו אותה על שולחן הוועדה. תעבירי לי את חוות הדעת.

אני אבקש לשמוע מהיועץ המשפטי לממשלה אם חוות דעתו דאז

הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משרד התקשורת בסך של 15,000 אלפי שקלים, בעיקר לטובת פעולות יישום הרפורמה והייבוא

התממשקות עם הדואר לטיוב הליכי הניטור והחיבור עם המערכות של

אנחנו מתקנים היום תקציב שאושר והוכן ב-2017. אנחנו עומדים היום על תשעה מיליארד שקלים

האוצר לא צפה 850 מיליון שקל? מה זאת

לבין ייצור ורכש גומלין במדינת ישראל, שזה דבר כבד,

מיקי, תצטרך לקבוע איתו פגישה לגבי הנושא הזה.

זה שחל גידול של שני מיליארד שקלים בשנת תקציב אחת במשרד שלך זה יפה,

לאן יכלו ללכת המקורות? אני לא באה אליך בטענות,

אני אומרת שאגף התקציבים צריך להכין את הדברים כמו שצריך. עכשיו לגבי הפריפריה.

מה שאנחנו מבקשים היום זה לאשר לנו לפחות את 2019, לפחות שנדע שבחודשים הקרובים לא תהיה לנו בעיה. אני רוצה להודות לכבוד השר שהגיע לפה ובאמת עוזר לנו בחודשים האחרונים בכל הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם בית שמש,

ערים אחרות.

הייתה דילמה אם לקחת את ה-58 מיליון ולעשות עוד איזה רבע מקטע שלא שווה כלום, או לחכות שתהיה החלטת ממשלה משלימה של עוד 190 כדי לבצע את הכל. באנו ואמרנו, ופה אני לוקח אחריות,

בשנה נורמאלית מביאים את כל העודפים לחדר הזה כדי להעביר. מה קרה? האוצר ניצל את הכאוס הפוליטי כדי להשאיר את הכסף אצלו. בשנה שעברה הייתה בדיוק את אותה